אני פותח את הישיבה. על סדר היום: הצעת השקעה בהון מניות חברת נצר השרון בע"מ.

קיימנו על זה כבר דיון. אני מזכירה שבשנת 2018 אישרנו את תקציב הפרויקטים על סך 162 מיליון ש"ח ובעצם החברה בימים אלה מבצעת את הפרויקטים. כרגע אנחנו רוצים לבקש סכום של 8.1 מיליון ש"ח לתקציב השוטף. אני קורא מן הפרוטוקול של הישיבה הקודמת: "אם נראה שהנושא הוא חבית ללא תחתית נעצור את זה". יש אבני דרך בפעילות שלכם.

אולם כרגע אנחנו מדברים על הניהול השוטף של החברה. הפרויקטים כבר אושרו כאן בשנת 2018. כרגע אנחנו כאן לטובת תקציב לניהול שוטף של החברה. ומה קדימה? יש לכם צפי לגבי קדימה? בכל שנה אנחנו מגיעים כדי לאשר את התקציב השוטף של החברה.

היה התקציב של החברה? אתם מביאים בקשה ואתם לא אומרים. 8.5 מיליון ש"ח. אורית, מה שאלת? מבקשים כאן תקציב שוטף לחברה הזאת לשנת 2019. אפילו לא נותנים לנו טבלה של תקציב השנה הקודמת ובכלל לא רואים את המגמות. בערכים מוחלטים היא אומרת שמבקשים פחות כסף אבל אנחנו לא רואים את זה. גפני, השר בצלאל סמוטריץ' מחפש אותך, אז תתקשר אליו. אני יודעת שאלה לא סכומים גדולים מאוד אבל אנחנו צריכים לראות בדיוק את מה שאתה אומר. רק קחי בחשבון שאנשים עלולים להיות מפוטרים. בחברות ממשלתיות לא מפטרים כל כך מהר. אני מכירה באופן אישי חברה ממשלתית שמקבלת סכומים גדולים במשך שנים ורק הגדילה את היקף העובדים שלה.

שלום. אני המנכ"ל של נצר השרון, מנכ"ל חדש שנמצא כחצי שנה בתפקיד.

בשנת 2018 החברה קיבלה תקציב מן המדינה בסך 162 מיליון שקל כדי לבצע פעילויות של חקר קרקע וטיהור קרקעות של תע"ש לשעבר. אני מזכיר לחברי הוועדה, נצר השרון היא למעשה תע"ש ההיסטורית. זו אותה תע"ש שהפעילות העסקית שלה נמכרה לאלביט, ואנחנו נצר השרון נשארנו על מנת לטפל באותם נושאים שלא עברו לאלביט, שזה אותן קרקעות מזוהמות שנשארו על ידי תע"ש, זה אותם גמלאים, וזה תביעות. אלה נושאים שאנחנו מטפלים בהם ביום-יום, שאלביט לא מטפלת בהם כי זה לא נמכר. בחברה יש לנו 10 עובדים. מעבר ל-162 מיליון שקל שמיועדים רק למימון הפרויקטים יש לנו תקציב שוטף. בשנים האחרונות,

2018 ועכשיו 2019 זה תקציב שכבר אושר של כ-8.5 מיליון שקל השנה זה קצת פחות, ואיתו אנחנו מבצעים את הפעילות שנשארה לנו על ידי תע"ש. הפעילות שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו מבצעים אותה באותם 162 מיליון שקל, שלגבי חלק מזה יש הסכם עם האוצר שאנחנו מממנים,

נועד לטהר כרגע את הקרקעות של תע"ש השרון. אלה קרקעות מזוהמות. להזכיר לכם, יש תוכנית של המדינה, שאמורים בקרקעות האלה, אחרי שאלביט תעבור לנגב, המדינה רוצה לבנות שם עשרות אלפי יחידות דיור שלא יוכלו להיבנות בלי התוכניות שאנחנו מבצעים עכשיו, שאנחנו עובדים על זה, שזה חלק מתוכניות הטיהור, מהתוכניות של חקר הקרקע. אנחנו חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון של תוכנית העבודה, של מ"ש1, של התב"ע. הפעילות שאנחנו עושים בימים אלה היא חלק מתהליך התכנון למעשה. אי אפשר לתכנן שכונות ברמת השרון בלי שיודעים למעשה אילו זיהומים יש שם, ובוודאי אי אפשר למכור קרקעות בלי לטהר את אותן קרקעות. כלומר זה הפרויקט המרכזי. בימים אלה אנחנו עובדים על הפרויקט המרכזי. מעבר לכך אנחנו עוסקים בחקר קרקע במספר אתרים נוספים של תע"ש, בשטח 209 ובגבעון וברמת בקע, ששם אלביט אמורה לעבוד. אנחנו בעיצומה של העשייה. אנחנו כמובן עושים את העבודה באמצעות עובדים. יש לנו בחברה 10 עובדים שמריצים את הפעילות הזאת. חברה מצומצמת ויעילה. אבל התקציב שאנחנו כרגע מדברים עליו, שלמעשה הוא תקציב שכבר אושר בתקציב המדינה,

זה תקציב 2019, הוא תקציב שצריך לאשר לו השקעה בהון מניות. הוא מיועד לשלם משכורות לעובדים, וזה הכסף, אין לנו כסף אחר לצורך העניין הזה. למרות שאני רואה שאתם גם מעסיקים יועצים, כמעט באותו סכום כמו של העובדים. אנחנו אכן מעסיקים עובדים ומעסיקים יועצים. חלק גדול מן הפעילות שלנו, בוודאי עכשיו, הוא עיסוק בתביעות משפטיות, הרבה מאוד תביעות משפטיות שתע"ש העבירה אלינו. יש יועצים משפטיים שמטפלים באותן תביעות. חיצוניים. חיצוניים, שמטפלים בהרבה מאוד תביעות משפטיות. כמובן שיש גם יועצים מקצועיים שאנחנו מעסיקים לצורך חקר הקרקעות. מה הסטטוס של הטיהור? בכל מקום זה משהו אחר. ברמת השרון, שזה הדבר המרכזי כרגע, חלק מפעולות הטיהור, במקום שנקרא מחפורות, שזה התקציב המיועד, התחלנו בביצוע ואנחנו בעיצומו של הביצוע. עושים את זה בצורה של מכרז? כן, בהחלט. תמיד יש מכרז.

הקבלנים שמבצעים את הפעילות הזאת הם קבלנים שפועלים בתחום איכות הסביבה או קבלני תשתיות עפר.

משה גפני) במחפורות יש לנו את חברת אולניק, שהיא אחראית על נושא החפירה והפינוי. במקביל אנחנו מעסיקים תחתם גם קבלני משנה בתחומים של איכות הסביבה. כל הפעילות שלנו היא במכרזים, על פי חוק חובת המכרזים. אנחנו חברה ביטחונית, להזכירכם, אז גם הקבלנים צריכים להיות מסווגים ביטחונית. הפרויקטים מתקדמים לפי תוכנית העבודה שלכם?

או שכפי שאומר הרב גפני, אנחנו בעצם מה הצפי של שנות העבודה של החברה הזאת? כי בעצם היא מעין חברת מעבר בסיכום של ההפרטה של תע"ש. ברגע שתסיימו את התביעות ותסיימו את

בעצם מה הצפי של טווח שנים של עבודת החברה הזאת? אני מאגף התקציבים ואני מבקש להתייחס. באמת בשנה שעברה אושר סכום של 162 מיליון שקל לטובת הפרויקטים החשובים ברמה הלאומית שיפתח נאור מתאר עכשיו. חשוב שמידי שנה כשאנחנו באים לפה, למשהו שהוא טכני למדי, לאישור תקציב של תפעול שוטף, שהחברה תיתן פה סטטוס של הפרויקטים ושהוועדה תוכל לראות מה קורה.

אתם מתקשרים במכרזים, אתם יודעים פחות או יותר מה אבני הדרך קדימה. יש להם את זה. ביקשתם ואנחנו יכולים להעביר לכם. יש לנו תוכנית עבודה תלת-שנתית. תקרא את הבקשה. אתה יודע, כבר התווכחתי על סכומים גדולים יותר מזה. זה לא ממש רציני. אסביר את זה. זה לא עניין של להסביר או לא להסביר. אתה מגיש בקשה לוועדת הכספים. תתכבד ותשווה לשנה שעברה, איפה אתם עומדים בסטטוס של תוכנית העבודה שלכם, ותצרפו תוכנית עבודה. אם ועדת הכספים הייתה מבקשת, כפי שהיא יודעת לבקש, הייתי מצרף. לפני שיש הזמנה לדיון אתם יודעים טוב מאוד לדרוש.

אני דיברתי באופן אישי עם איתי חביליו, ניסיתי לתפוס גם אנשים מתוך החברה והעברתי את הדברים, ואפילו הפניתי לפרוטוקול הדיון. בפרוטוקול הדיון

באוקטובר 2018 ביקשנו וזה מופיע בפרוטוקול.

אני סמנכ"ל תפעול ומשאבים של נצר השרון. הגענו לכאן לגבי התקציב השוטף.

אבל אנחנו ביקשנו כבר בדיון הקודם - - - התקציב השוטף הוא לשנת 2019, קרי: הוא היה צריך להיות מאושר בתחילת השנה. אם היינו נדרשים להציג את זה היינו מציגים את זה, אבל לא נדרשנו להציג את זה.

גם המנכ"ל החדש. הייתי מאלה שבשנה שעברה דחפו לאשר את ה-162 מיליון שקל, עם דפיקות לב מואצות. זה לא סכום קטן. עמדה לנגד עיניי תוכנית הבנייה של, אם אני לא טועה, כ-15,000 יחידות דיור. 32,000. 15,000 בשלב הראשון, ובשלב השני 32,000. זה היה באמת צורך של מדינה. אני יודע שרבים מהרצליה, מהוד השרון, מן השרון הדרומי וכל העולם מתווכחים מי יקבל את נתח הקרקע. הניקיון היה צורך, ועוד התווכחנו מי ינקה את תל אביב. אמרתם: עזוב, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של עיריית תל אביב. כשאתם באים לבקש את השוטף אני מציע שתבואו באופן מסודר ותגידו כמה כסף הוצא, לאילו מכרזים, מה קצב ההתקדמות. האם אני צריך לשלם משכורות לעוד 10 שנים? אני מבקש שתביאו את התוכנית. למה שלא יגישו את הנתונים עד מחר? מחר יש ישיבת ועדה. אין מחר ישיבת ועדה, ביטלתי אותה. יש לנו את כל הנתונים.

אנחנו מבקשים שתעבירו את כל הנתונים. אני מבקש שגם היועצת המשפטית לוועדה תראה את זה, גם חברי הכנסת שביקשו את זה, וגם מה שמיקי לוי הביא קודם. אני גם זוכר שדיברנו על העניין. אנחנו לא צריכים לבקש את זה מכם. אתם מבקשים שנאשר, אבקש מהחברים להצביע בעד, אבל אנחנו מבקשים שמייד תעבירו את כל החומרים שאנחנו רוצים לראות.

ואתה כרפרנט של חברות ממשלתיות תקפידו

אורית, אני איתך. כל הנתונים קיימים. אני מבקש להעביר את החומרים. אבקש מן החברים להצביע בעד אבל לא אחתום עד שלא נקבל את החומר. בסדר? לא אחתום

האישור הזה עד שלא יעבירו את החומר. הייתה ידיעה שאתם הולכים להתפרק, ואמרתי: לא. איך אישרנו 162 מיליון שקל לחברה שהולכת להתפרק והמנכ"ל שלה התחלף? לא הזמנו אתכם לכאן לדין וחשבון, אבל ההיסטוריה גורמת לי לדפיקות לב מואצות, יש לי בעיות לב. מי בעד אישור השקעה בהון מניות של חברת נצר השרון בע"מ, בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות